בוקר טוב לכולם, לחברי הכנסת שמכבדים אותנו בנוכחותם ולכל מי שנמצא אתנו

כפי שאני מניח שכולכם יודעים, קבענו ישיבה להיערכות לשנת הלימודים

בניגוד לכל מיני דברים שנאמרו,